צהריים טובים לכולם.

כ"ט בשבט התשפ"ב, 31 בינואר 2022, את ישיבת הוועדה להשפעת סביבה ואקלים על הבריאות. על סדר היום: המשך

אני שמח שנמצאת איתנו חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. את רוצה לפתוח במשהו או לדבר במהלך הדיון? במהלך הדיון. אוקי, אנחנו כמובן נשמח. אני רוצה לפתוח בכמה דברים. אסבסט מתייחס לקבוצת חומרים מינרליים שאפשר להפיק אותם סיליקטים יחד עם מגנזיום. יש להם יתרונות ברורים מבחינת בידוד

כמה זמן לוקח למחלה להתפתח? אדם שנחשף בצעירותו, לצורך העניין, יכול לקחת משהו ממוצע כמו 20-40 שנים עד שהמזותליומה מתפתחת. מרבית החולים הם אנשים בשנות ה-70 לחייהם שנחשפו הרבה שנים אחורה

הדוברת הבאה, מרגנית אופיר גוטלר, אני מכיר אותה הרבה שנים כפעילה חברתית. היא ממובילות הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל,

מרגנית,

שאף אחד מעולם לא פנה,

ולא היה מודע בכלל לחשיפה שלהם לאסבסט פריך. אני אמשיך בכך שיש גם את כפר שיח דנון ששייך למועצה האזורית מטה אשר, שבצמוד אליו היה אתר

אז היא הייתה בראש עמותת איכות הסביבה בנהריה, היום אני מבין שאת עובדת עם סביבה ומדע. בכל זאת, את ממשיכה להיות העיניים והמצפון של הציבור באזור נהריה בכל הקשור לחשיפה. הייתי רוצה שתתני לנו קצת סקירה,

והיום זה לא קיים, אני מבין. היום הוא לא קיים, אבל המדינה בנתה למעשה את הסקרים הראשונים ואת ההחלטות על כמות הזיהום וההשקעה, על סמך הפעילות הזו. זאת אומרת, אנחנו

אם יש מנהלת או אין מנהלת,

ולמשרד והרשויות יש סכום מידי לעצור מפגע, לכסות אותו כמו שצריך לעשות בתקנות החוק.

אני מודה לך על הנוכחות וההמלצה החשובה, אנחנו פשוט חייבים להמשיך את

הדברים האישיים שלך בהחלט ממחישים את המצב. אני רוצה להזמין את מר עמי שמיר, אחראי מדיה בפורום. הוא פעיל בשכונת עיר גנים בירושלים, ובזמנו הוא תבע את עיריית ירושלים על חוסר טיפול

לא העירייה ולא היזמים בוחלים להפוך זיהום של אסבסט למפגע של אסבסט.

לקחתי מצלמת וידאו והתחלתי לתעד את מה שמתרחש בוואדי בשנים האחרונות, לא רק סביב בניית מגרש הכדורגל, אלא בכלל כל מה שקורה

אני מאחל לך המשך הצלחה,

לי שאתה במאבק צודק וציבורי לחלוטין,

אפשר לבקש התייחסות של העירייה. לצערי לא הזמנו נציג מעיריית ירושלים, אם יש במקרה נשמח להעלות.

אני רוצה להודיע הודעה, היות ובשיח דנון יש מטמנה לאסבסט.

בין אם זה מפגעים מפוזרים בשטחים פתוחים או אתרים שיש בהם ערמות גדולות, או לוחות אסבסט שנמצאים במוסדות,

הקצב יישאר כפי שהוא. המצב הוא שיש

אני בא ומדבר אליכם כמי שנמצא בשטח,

כפעיל סביבה יותר מכל אחד אחר. מר דב, אני מבין ממך אם כן שאתה חש שמוסדות המדינה שאמורים לטפל בזה הם

הסביבה ואת האנשים שעובדים מול הרשות ומולי במשך

א' שהושקעו מעל 320,000,000 ₪ במפגעים שונים שהיו בנהריה בפרט ובגליל המערבי בכלל,

שטחים

אנחנו פועלים בכל פרויקט שאלתי מה המצב היחסי היום. 300,000,000 ₪ הושקע, האם אתה מרגיש היום שילד בנהריה לא נחשף לסיכונים מיוחדים לעומת ילד בעכו,

נכון שכל הפיקוח היזום לא מספק, זה צריך לקבל חיזוק. אני מצטרפת לדברים של ג'מילה שצריך להעלות קצת יותר את המודעות לנושא.

גם קודמיי עשו פה את ההפרדה בין אסבסט פריך והסוגייה המקומית של הגליל המערבי ואסבסט צמנט שנמצא ברחבי

מבחינת ניהול סיכונים, זה בטח לא 0 ו-100, אבל כשהמוצר שלם סיבים לא משתחררים ממנו בצורה בלתי רצונית, זה לא קרינה רדיואקטיבית או משהו כזה. נכון שהמוצרים האלה לא יחיו לנצח, יש היחלשות של החומר ולכן אנחנו כן אמרה אחת הדוברות לפניי שהמדיניות של המשרד היא שלא צריך

זה נכון מה שאמר יעקב כהן מעיריית נהריה שאכן אנחנו ממש בפריצת דרך ולקראת חתימה על הסכם עם החברה לשירותי איכות סביבה. אנחנו נחזור למבנה של מנהלת ונהיה כתובת עבור

יש אפשרות לייצר יכולת כזאת במדינה ישראל? יש את מוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, ואנחנו תמיד קוראים לציבור אם יש - *6911, המוקד עונה בכל עת ולפעמים מפנה לגורם אחר אז אין צורך בעצם לעשות מוקד מיוחד, פשוט להשתמש במוקד של

כמו שמשליכים כל פסולת אחרת, גם האסבסט הרבה פעמים זה יחד עם פסולת בנייה,

לכן היינו מאוד שמחים

מבחינת משרד הבריאות, חשוב לציין שבמשרד מנוהל רישום סרטן שכולל

אנחנו יודעים שיש צורות נוספות של מחלה שכן קשורות לחשיפה לאסבסט, כאשר זה הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי ב-2009, שיש לפחות עוד שתי מחלות שעלולות להיות קשורות לחשיפה

שירותי הרפואה מיועדים לכך והם נותנים את המענה. במידה ואדם בא עם תלונות או שידוע על חשיפה שעלולה להיות משמעותית מבחינת חשיפתו והתפתחות תופעה בריאותית,

אני רוצה להתייחס לכמה דברים לסיכום בעקבות הדיון החשוב הזה. אסבסט הוא אחד החומרים המסוכנים ביותר בשימוש בני אדם. חשיפה לאסבסט, לעתים אפילו חשיפה חד פעמית,